אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום: הצעת חוק הארכת

התש"ף-2020. כמעט סיימנו את הדיון בישיבה הקודמת. היה מדובר על כמה דברים שאנחנו מעבירים לישיבה

מה שעוד הוועדה ביקשה מאיתנו בהתאם לבקשת הקבלנים, הרי מי שקונה

ואם תוך שנתיים הוא מציג היתר בנייה הוא מקבל 1% בחזרה. לכן ביקשו שגם בזה,

בתקופת מרץ אפריל חלק מן הוועדות לא פעלו, למרות שלפי מינהל התכנון

אנחנו ביקשנו חצי שנה.

לא בדקתי את זה אבל אני חושב שחודש או חודשיים

אני מציע שתהיה פשרה של שלושה חודשים.

הפעימה השלישית יש לי שני עדכונים. קודם כול,

ל-15 בספטמבר שסוכמה בוועדה אושרה על ידי הממשלה שלשום, זה כבר בתוקף. בנוגע

אפשר לעשות הפסקה כדי שאבין במה מדובר.

הייתה הסכמה על זה. אני לא זוכר. לא הספקנו לבדוק. היום אנחנו בדיון הרביעי על הצעת החוק הזאת,

ושמעתי על זה

דיברנו על זה בישיבה הקודמת ואתה אמרת שתיתן תשובה. אבל אמרתי שאתן עוד שבע תשובות, ובינתיים בזמן שעבר - - - דווקא הפנייה של ינון אזולאי לא? כי זו הפנייה הכי חדשה, זאת

גם לזה אתם מתנגדים. ינון אזולאי ביקש.

זה נעשה רק למי שמבקש. אנחנו נותנים מענה,

פתרונות בתחום הגבייה למי שמתקשה לשלם את החוב שלו. אנחנו מעדיפים שזה

מכיר,

שהוא בהוראת שעה עד לסוף השנה הזאת. יש שיח סביב הנושא הזה כי הוא אמור לפקוע בסוף

ולגבי עצמאי בעל עסק חדש, סכום ההכנסה החייבת מעסק לשנת 2019, מחולק במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק או במשלח יד בשנת 2018 או 2019, לפי העניין, "הכנסה חייבת" הכנסה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, למעט רווח הון, "הכנסה

" את ההגדרה ""הפקודה" פקודת מס הכנסה"

החוק. ""עצמאי" יחיד שהוא תושב ישראל, שעסק בעסק או במשלח יד במהלך ששת החודשים שקדמו לחודש אפריל 2020,

יראו, לעניין פסקה זו, מחצית מאותה הכנסה חייבת כהכנסה חייבת של כל אחד מבני הזוג, (2) הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על

(3) מחזור עסקאותיו בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020) נמוך ממחזור עסקאותיו באותה תקופה בשנת 2019 (בפסקה זו, מחזור הבסיס בשנת 2019), בסכום העולה על 25% ממחזור הבסיס בשנת 2019, לעניין עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר יום כ"ד באדר א' התשע"ט (1 במרס 2019) יראו את מחזור הבסיס בשנת 2019 כמחזור עסקאותיו מיום תחילת העיסוק כאמור עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020), מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב-4, (4) לא מתקיימים לגביו בשנת המס 2018, ולעניין עצמאי בעל עסק חדש, בשנת המס 2019, הסייגים הקבועים בסעיף 17א, בשינויים המחויבים,

הוא הגיש עד מועד הגשת התביעה למענק לפי סעיף 18יז דוח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס 2018, ולעניין עצמאי בעל עסק חדש, הוא הגיש דוח כאמור לשנת המס 2019, והכול אם היה חייב בהגשת דוח כאמור לשנות המס האמורות,

(6) הוא הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א, לפי העניין, לחוק מס ערך מוסף, לתקופות הדיווח המנויות בפסקה (3)

הצהרה לפי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום),

לשנת 2020 (בפסקה זו, הצהרת עוסק פטור), לפי העניין, אם היה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף, להצהרת עוסק פטור תצורף הצהרה על קיום התנאי האמור בפסקה (3).

18יג. שכיר בעל שליטה שבשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר יהיה זכאי למענק לפי הוראות פרק זה, לשם סיוע בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה (בפרק זה, מענק סיוע לשכיר בעל שליטה), אם מתקיימים לגביו כל אלה:

סכום הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 בצירוף חלק הכנסתה החייבת של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה בשנה זו,

בקבלת זכויות לרווחים בחברה (בסעיף זה,

הכנסתו החייבת של השכיר בעל השליטה לשנת המס 2019,

לא רציתי להפריע לך. יש לי שם בקשה. אני רוצה לנסות לעשות את זה מסוף יוני. כולה חודש. כי יש אנשים שעשו הסכם מותנה במס רכישה. "סכום המענק לעצמאי 18יד. מענק סיוע לעצמאי יהיה בסכום השווה למכפלת 0.7 בסכום הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק, אך לא יותר מ-10,500 שקלים חדשים, ואולם לגבי עצמאי אשר הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על 40,000 שקלים חדשים, יופחת מהסכום האמור סכום השווה למכפלת 0.173 בסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק על 40,000 שקלים חדשים." יש הסתייגויות? מה הן? יש הסתייגויות של קבוצת ימינה וקבוצת ישראל ביתנו. הם לא פה. קבוצת ימינה לא נמצאת אז אני מבקש שתיתני להם רשות דיבור. וישראל ביתנו? כמה הסתייגויות הם הגישו? אני לא רוצה להפיל את זה. כפי שמציע היושב-ראש, תני לכל אחד רשות דיבור במליאה, ושלום על ישראל. הרי זו כוונתם.

הם לא פה אז אני לא צריך להצביע. מיקי לוי, אתה רוצה רשות דיבור במליאה?

אדבר על הסיפור של מס הרכישה. אני מנסה להכין את התיקון הזה.

מקסימום אגיד שלא. כן, תרשמי

(היו"ר ינון אזולאי) אני ממשיכה להקריא. "תוספת לעסק קטן 18טו. (א) עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 שקלים חדשים ואינו עולה על 25,000 שקלים חדשים, ומתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, יהיה זכאי לתוספת בסכום כאמור בסעיף קטן (ב) (בפרק זה, תוספת לעסק קטן או תוספת):

מחזור עסקאותיו בחודשים מרס ואפריל בשנת 2020 נמוך ממחזור עסקאותיו באותם חודשים בשנת 2019 (בפסקה זו, מחזור הבסיס בשנת 2019) בסכום העולה על 25% ממחזור הבסיס בשנת 2019, לעניין עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר יום כ"ד באדר א' התשע"ט (1 במרס 2019) יראו את מחזור הבסיס בשנת 2019 כמחזור עסקאותיו מיום תחילת העיסוק כאמור עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020), מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב-2,

הוא הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א,

לחוק מס ערך מוסף, לתקופות הדיווח המנויות בפסקה (1) או הצהרה לפי תקנה 5 לתקנות מס ערך מוסף (רישום),

לשנת 2020 (בפסקה זו, הצהרת עוסק פטור), לפי העניין, אם היה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף, להצהרת עוסק פטור תצורף הצהרה על קיום התנאי האמור בפסקה (1).

סכום התוספת לעסק קטן לפי סעיף קטן (א) יהיה כמפורט להלן, לפי העניין: (1) לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 שקלים חדשים אך אינו עולה על 8,333 שקלים חדשים, 700 שקלים חדשים, (2) לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 8,333 שקלים חדשים אך אינו עולה על 16,667 שקלים חדשים, 1,875 שקלים חדשים,

לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 16,667 שקלים חדשים אך אינו עולה על 25,000 שקלים חדשים, 3,025 שקלים חדשים. (ג) בסעיף זה, "ממוצע מחזור עסקאות לחודש" מחזור עסקאות לשנת 2019, מחולק במספר חודשי הפעילות. (ד) על זכאות לתוספת לעסק קטן לא יחולו התנאים הקבועים בסעיף 18יב. (ה) עצמאי לא יהיה זכאי לתוספת לעסק קטן אם מתקיימים לגביו בשנת המס 2019 הסייגים האמורים בסעיף 17א, בשינויים המחויבים. סכום המענק לשכיר בעל שליטה 18טז. (א) מענק סיוע לשכיר בעל שליטה יהיה בסכום השווה למכפלת 0.7 בסכום הכנסת עבודה חודשית ממוצעת לשכיר בעל שליטה (בסעיף זה, הכנסת עבודה חודשית ממוצעת); ואולם לגבי שכיר בעל שליטה אשר הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו עולה על 40,000 שקלים חדשים, יופחת מהסכום האמור סכום השווה למכפלת 0.173 בסכום שבו עולה הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו על 40,000 שקלים חדשים.

על אף האמור בסעיף קטן (א), מענק סיוע לשכיר בעל שליטה לא יעלה על הסכום הנמוך מבין אלה: (1) 10,500 שקלים חדשים, (2) סכום המענק שלו היה זכאי השכיר לפי סעיף 18יד אילו היו רואים בהכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו, אשר נצמחה לו בשנת 2018 או 2019,

אחת או יותר שבה היה בעל שליטה, הכנסה חודשית ממוצעת מעסק שנצמחה אצלו באותה תקופה, בשינויים המחויבים. תביעה למענק או לתוספת 18יז. (א) עצמאי או שכיר בעל שליטה יגיש למנהל בתוך - - -" במקור נאמר "70 ימים". אנחנו ביקשנו: "עד ליום 7 באוגוסט". לכן משנים פה, במקום "70 ימים" יבוא "97 ימים". זה

המועד להגשת הבקשה של הפעימה השנייה. "(א) עצמאי או שכיר בעל שליטה יגיש למנהל בתוך 97 ימים מיום ט' באייר התש"ף (3 במאי 2020), תביעה למענק סיוע לעצמאי, לתוספת לעסק קטן או למענק סיוע לשכיר בעל שליטה, לפי העניין. (ב) תביעה לפי סעיף זה, תוגש בטופס מקוון שקבע המנהל ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של העצמאי או השכיר בעל שליטה, לפי העניין, בתנאים לקבלת המענק או התוספת ולשם תשלום המענק או התוספת בהתאם להוראות פרק זה. קביעת זכאות למענק או לתוספת 18יח. (א) הגיש עצמאי או שכיר בעל

המשא ומתן עכשיו יותר קשה כשאני פה...

דיברתי עם הגורמים הרלוונטיים. יש פניות מן הסוג שציינת שמטופלות ויינתן חודש נוסף לגביהן.

בכלל, לכל תושבי החוץ. כן, לכל הפניות האלה. סתם להבין: למה לא מאריכים, כפי שמאריכים לכולם בקורונה, גם את זה ב-72 ימים? אי אפשר. זה בחקיקה. כל הדבר הזה כבר פקע. במקרים המתאימים אנחנו יודעים לטפל בפניות מסוימות

בהן התחיל

לסיים את הטיפול כדי שאנשים ימצו את הזכויות שלהם ויקבלו את המענק. אבל זה חלון קצר מאוד. תקבע 45 ימים, תן להם את זה, שיהיה להם.

יכול להבטיח לך שאם יהיה צורך, כפי שנתנו עכשיו ארכה של חודש, ניתן פרק זמן נוסף. אנחנו רוצים שכל מי שמגיע לו יקבל את זה. פה האינטרס משותף. עד עכשיו היו להם 15 ימים, לא כמו לכולם. חשוב שתבין את זה. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהם קיבלו רק 15 ימים. אתה ביקשת, אנחנו ביררנו ותינתן הארכה למקרים האלה. ולגבי הנושא השני, על הפעימה השלישית? העברתי את זה לבדיקה. אני רק אומר לפרוטוקול, שגם בפעימה השלישית תושבי חוץ צריכים להיכלל. בעצם הם תושבי הארץ שמשלמים מסים והכול. כפי שהם מקבלים בפעימה הראשונה והשנייה, אין שום סיבה שבפעימה השלישית הם לא יקבלו את זה. ברור, אנחנו נטפל. מה שמכונה פעימה שלישית עדיין בתוקף. אני יודע שהפעימה השלישית עדיין בתוקף. אני רק אומר שגם שם הם צריכים לקבל את זה. בסדר גמור. מיקי לוי, אתה רצית להתייחס? הוא הראה לי שזה הרבה יותר טוב ממה שרציתי. רציתי עד סוף יוני, אבל למעשה זה מתחיל

ההפחתה של מס הרכישה. זה שחלופי דירות. התקופה בין 1 במרץ ל-1 באוקטובר לא תבוא במניין התקופות לגבי הדירות היחידות למיניהן, שחלופים או דברים אחרים, אם מועדי הסיום חלים באותה תקופה. הגענו להסתייגויות שיהפכו לרשות דיבור.

להכניס את הפעימה הראשונה, שהוא האריך אותה בחודש, לגבי תושבי חוץ. זה לא בחקיקה. ניתן את זה כפי שנתנו עד עכשיו, ניתן חודש נוסף.

כפי שאמר לך מי שפנית אליו, שזה יטופל, אז אנחנו נטפל. מה הבעיה שלך להכניס את זה פה? כי זה אירוע שכבר פקע. אני לא יכול עכשיו להכניס סוגי מקרים שפקעו. אבל האירוע הזה לא פקע מכיוון שזה עדיין נמצא.

שהחלו עוד קודם והם עכשיו מטופלים. כל מה שדיברת עם ערן יעקב ואמרו לך שיינתנו עוד מספר ימים,

ויינתן מענה לחודש נוסף. אני אומר לך

אני מבין אותך, אבל אני לא מבין למה אתה לא רוצה שזה יתווסף. מה זה משנה לך? אתה אומר שזה פקע. אני אומר לך שזה לא פקע כי עובדה שזה קיים. זה אפילו יום אחד לא פקע. הם מראש נתנו את זה, כלומר ביום האחרון שזה הגיע הם הוסיפו את זה לעשרה ימים. אם אני מבינה נכון את מה שגיא אומר, הפעימה הראשונה פקעה כבר בתחילת יוני. אתה מדבר על עניין הוספת עשרה ימים. היה מקרה של תושבי חוץ וכמו כולם זה פקע להם ב-2 ביוני. פתחו להם את זה רק בתחילת החודש הזה,

בשל כל מיני סיבות בירוקרטיות זה לא נפתח, ואם לא היינו מבקשים גם זה לא היה קורה, ואז פתחו להם את זה עד 15 ליולי. כלומר על פי המצב כרגע זה לא פקע. את אומרת "פקע" כי כל הפעימה הראשונה פקעה. נכון, וכפי

רק לעניין ההסדרים הפרטניים האלה של תושבי חוץ ניתנה הארכה. למה אי אפשר להכניס את זה לחוק? כי מבחינתנו הפעימה עצמה פקעה. רק לעניין הספציפי שעליו אתה מדבר היא קיימת. אבל המענה לך יינתן. יש דברים, כמו הדחייה, הארכה כללית במועדים ל-7 באוגוסט, שאנחנו לא יודעים לעשות בלי חקיקה. בגלל זה שיר שפר להד השקיעה והקריאה עכשיו הצעת חוק באורך הגלות, בשביל שאנחנו נדע לתת את מה שהוועדה ביקשה, דחייה ל-7 באוגוסט. יש דברים שאנחנו יודעים לתת בלי לקרוא הצעות באורך הגלות.

אני סומך עליך שזה באמת יהיה עוד חודש, ואם תהיה איזו בעיה ספציפית פה ושם אנחנו נגיע עוד פעם. גיא, אני סומך עליך. לגבי הפעימה השלישית היא נשארת בנוסח? הפעימה השלישית נשארת בנוסח, עד 15 בספטמבר. למה שזה יישאר בנוסח?

אתם לא סומכים על הממשלה שתעמוד בהחלטתה שלה? אתה רוצה את זה לפרוטוקול, אם אנחנו סומכים או לא? אני רוצה להעיר הערה. יש כל מיני התחייבויות עתידיות של הממשלה. זאת התחייבות שנעשתה. יש גם התחייבויות לתאריכים שאנחנו ביקשנו מן הממשלה והיא לא עמדה בהם. לכן אנחנו משאירים את זה בחוק. אם היא תביא משהו אחר אז זה ייתן מענה. הוועדה טוענת שרשות המסים לא תעמוד בהחלטת הממשלה? אנחנו טוענים שלא תמיד מצליחים, רשות המסים ומשרד האוצר, לעמוד במילה, מרוב הלחץ שעליו סיפרת לנו קודם. אבל זה כבר נעשה. לא אמרתי שאניח משהו אלא אמרתי ששלשום זה בוצע.

אתה יכול להסביר את התקנות של חובות אבודים שפורסמו ברשומות?

יש הסדר שנקרא "חובות אבודים". הוא מאפשר לספק שהוציא חשבונית ולא הצליח לגבות את התמורה בגין העסקה במשך שלוש שנים מיום הוצאת החשבונית, יש לו הסדר של חובות אבודים, שבו הוא מקבל שיפוי מרשות המסים. יש לו שלוש שנים, ובתקנות שפורסמו הבוקר אנחנו נתנו הארכה לכל אותה אוכלוסייה שתקופה של שלוש שנים פקעה במהלך תקופת הקורונה שהוגדרה בחקיקה. לא ייספרו המועדים האלה. כמה זמן לא ייספר? כל ה-71 ימים. זה גם רטרואקטיבי,

גם מי שפקע לו באפריל. מ-22 במרס ועד 31 במאי, כך קובעות התקנות, עד אוקטובר. זה דחייה כללית. הוועדה ביקשה לתת פתרון לנושא חובות אבודים. אגב השר פרסם את התקנות האלה. זה טופל במסגרת התקנות. חובות אבודים עד 31 במאי.

כל התקופה הזאת לא תיספר. (היו"ר משה גפני) אדוני היושב-ראש, הקראנו את סעיפי הפעימה השנייה, עם ההארכה שביקשה הוועדה. גיא גולדמן הסביר לנו את התקנות של חובות אבודים שפורסמו בתקנות שעת חירום.

אנחנו נמצאים במענק השלישי, בפעימה השלישית, שהוועדה ביקשה להאריך עד

הייתה הסכמה,

והוועדה חששה שהממשלה לא תאשר את זה ואמרה: אנחנו נאשר את זה בחקיקה.

אפשר להניח את דעתה של הוועדה שלשום הממשלה קיבלה החלטה. מה הבעיה אם זה יהיה בחקיקה? תודה רבה. את הנושאים הטכניים אנחנו מחליטים. הממשלה החליטה ואנחנו שמים את זה בחקיקה. לא יכול להיות שאתם כל הזמן תיקחו את הקרדיט, כפי שפרסמתם היום שאתם כבר שילמתם. עכשיו יש את האוצר ואת שבעת הגמדים פה בוועדת הכספים. בשביל מה אנחנו נדרשים לחקיקה?

אנחנו נשב ונקרע את עצמנו ויאשימו אותנו שאין כסף. אין לנו ויכוח איתך. דווקא היום אנחנו בסדר. סיימת לקרוא הכול?

אמרנו שההסתייגויות יהפכו לרשות דיבור. אכן, כי הם לא היו פה.

גיא גולדמן חזר עם תשובה לגבי תושבי חוץ. תגיד לו.

ניתן הארכה נוספת לפניות מן הסוג שחבר הכנסת אזולאי ציין. לגבי הפעימה השלישית עדיין אין לו תשובה.

אני כבר מבין למה הם לא יכולים להיות. ינון אזולאי אמר לי שהוא סומך עליך. אני סומך על זה שהוא סומך עליי, סומך על מילתו. אין בעיה, אם כך, אנחנו יכולים להסתדר יופי. אני סומך עליך שאין לך מילה של האוצר אלא זו מילה של גיא גולדמן.

אני מבקש בכל זאת להוציא את הסעיף של הממשלה,

כי הממשלה כבר ממילא קיבלה החלטה. לא קיבלת רשות דיבור. יש גבול למה שאנחנו צריכים לשבת פה ימים ולילות ולעבוד.

אני מבין אותך, דרך אגב. נדרש מאמץ להביא את החלטת הממשלה הזאת. אני מבין אותך ואני מודה לך על כך שבסך הכול הכללי היית פרודוקטיבי ובסדר גמור. לא צריך להתווכח איתנו על דברים שאנחנו כבר סיכמנו. הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש),

זה בלי "חובות אבודים" כי הכנסנו את זה בהתחלה להצעת החוק ועכשיו יש פתרון.

הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים

אדוני מתעקש אז צריך להכניס את מספר החלטת הממשלה כדי שיידעו איזה מענק זה.

אני רוצה להצביע. זו כבר הישיבה הרביעית

נצביע על הצעת החוק עם כל השינויים שנעשו בעניין הזה.

בין היתר יש פה את הנושא של דחיית המועדים לגבי מס רכישה. לגבי מס הרכישה העיתונות הכלכלית מלאה בהצהרות של משרד האוצר ושר האוצר על הפחתה. כל הזמן דיברו על הפחתה מינואר 2021. מכיוון שהשוק קפוא, התבטא שר האוצר ואמר שהוא לא מחכה לשום דבר והוא רוצה את זה עכשיו. אתם מוציאים משהו? אתה יודע משהו? פשוט הציבור מחכה על הגדר. אין ודאות בשוק. אין החלטה. הנושא בדיונים אצל שר האוצר. מי בעד אישור הצעת החוק כפי שנוסחה כאן במהלך הישיבות האחרונות וגם היום? ירים את ידו.

הצבעה בעד, 3 נגד, אין נמנעים, אין הצעת חוק הארכת

ומענקי סיוע (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש),

הצעת החוק עברה פה אחד. תודה רבה. גיא גולדמן, אני מודה לך.